אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה. הישיבה תעסוק היום בשני ענפים, ענף המסעדות וענף האולמות וגני האירועים,